בטרם נתחיל את סדר היום של ועדת הכלכלה לשבוע הזה שהוא עמוס וגדוש נושאים חשובים, שני דברים חשובים שהם בסדר היום הציבורי ובסדר היום של הוועדה. לצערנו, בסוף השבוע האחרון נהרגו תשעה אזרחי מדינת ישראל בתאונות דרכים, בנוסף לפצועים קשה מאוד שנאבקים על חייהם. ביום ראשון הצטרפה הרוגה נוספת. רק הבוקר, יום שני, נוסף עוד הרוג בתאונה. בקרב ההרוגים ילדים, כולל אישה שאיבדה את העובר שלה. בתוך ארבעה ימים 11 הרוגים. כוועדת כלכלה בחרנו את הנושא הזה כנושא מרכזי. אנחנו מרגישים שלא נעשו דברים גדולים עם כינון הממשלה החדשה בתחום הבטיחות בדרכים, שהנושא הזה לא בלט מספיק בסדר היום של הממשלה. כדי להיאבק בתאונות דרכים שיש בהן הרוגים ופצועים, צריך ממשלה שלמה, לא מספיק שהמשימה תהיה של משרד התחבורה. משרד המשפטים, המשרד לביטחון פנים, משרד התשתיות, משרד הפנים בתוך הערים ומשרדי ממשלה יכולים לתרום תרומה משמעותית למאבק בתאונות בדרכים. אני קורא מתוך הוועדה לראש הממשלה להכריז על ועדת שרים לתאונות דרכים שתייצר סינרגיה ותכנית עבודה ממשלתית במאבק בתאונות דרכים. הנושא הזה הוא בנפשנו, הנושא הזה מחייב טיפול שוטף. אדם שהוכיח מחויבות ומסירות לסוגיית הבטיחות בדרכים הוא חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שעם הגעתו לכנסת לפני יותר משנתיים בחר בכל שבוע במליאה לזכור את ההרוגים ואת הפצועים בתאונות דרכים בישראל. בימים שאף אחד לא התעניין בתאונות בדרכים ובהרוגים הוא זה ששמר על הגחלת של המאבק הזה, עסק בו, למד אותו, ולכן אנחנו מביאים הצעה לוועדת הכלכלה בדבר הקמת ועדת משנה לשנה הקרובה במאבק בתאונות דרכים בהובלתו. הוועדה זאת תתכנס בימי ראשון, שעה 09:00, אחת לשלושה שבועות. מעת לעת היא תדווח בוועדה המרכזית את פעולותיה. מעת לעת גם ועדת הכלכלה בכללותה תדון בסוגיות על סדר היום שקשורות לבטיחות בדרכים. אני רוצה לברך אותך בועז. אני אומר לך שזה יום משמעותי בכך שכאחד שיצר סדר יום ציבורי בנושא הזה אתה מקבל את הסמכויות בכנסת להוביל את הנושא. יש עליך גם אחריות עצומה, כי שנינו יודעים כמה קשה לחולל שינוי בתחום הזה, כמה קירות וכמה חסימות וכמה בלימות וכמה מורכבות אתה צריך לפרק כדי להביא תוצאה. השנה כבר יש 343 הרוגים בתאונות דרכים. בכל שנת 2020 היו 305 הרוגים. אנחנו עלולים להיות השנה בשנת שיא של הרוגים. מיום הקמת המדינה נהרגו כבר קרוב ל-35,000 אנשים בתאונות דרכים, 34,600 הרוגים, ואני לא מדבר על מאות אלפי פצועים. אנחנו לא מדברים על ההשלכות של המציאות הזאת על המשק הישראלי, על המחיר. כמעט אין בית שאין בו שכול של תאונות בדרכים, שאין בו נפגעי תאונות דרכים. זאת מכת מדינה שלא תמיד מטופלת. קולה של הכנסת יישמע בהובלתך. אחרי שנצביע נברך אותך חזק ואמץ, נאחל שתביא תוצאה ותהיה נחוש מול כל הגורמים. אני רוצה להביא להצבעה את הקמת ועדת המשנה למאבק בתאונות דרכים בראשותו של חבר הכנסת בועז טופורובסקי. הוועדה תתמנה לשנה הקרובה. כמובן שבהתאם לעבודה, לדיווחים ולתוצאה נשקול להאריך את המינוי שלה להמשך עבודה. מי בעד?

נבחרת פה-אחד. אנחנו מזמינים את כל חברי הכנסת שרוצים להצטרף לוועדת המשנה להודיע להנהלת הוועדה וביחד לעבוד עם בועז על המשימה הזאת. זה נושא אחד כואב וחשוב. תודה שלקחת את המשימה, בועז. אוסאמה סעדי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. באמת ועדה חשובה מעין כמוה, במיוחד לאור המספרים שהזכרת, אדוני היושב-ראש, של יותר מ-340 הרוגים מתחילת השנה. לצערנו, 32% מההרוגים בתאונות דרכים הם מקרב האוכלוסייה הערבית. רק אתמול אני וחבריי היינו בהלווייתם של שלושת הבחורים הצעירים מחיפה. זה באמת נורא לראות קברים של שלושה שנהרגו בתאונה מחרידה ואת התאונה של משפחת מעודד עם עוד שני הרוגים פלסטינים מהשטחים הכבושים. אנחנו חייבים לעשות את הכל, אבל ממש את הכל, כי אנחנו רואים שהמספרים רק עולים ועולים. יש את הממד האנושי, אבל יש גם את הממד שקשור לתשתיות, לתעסוקה ולנהיגה על הכביש. אם יש מישהו שמגיע לו לעמוד בראש הוועדה הזאת והוא באמת מינוי טבעי, זה חברנו בועז טופורובסקי שמהיום הראשון לוקח את הנושא החשוב והרגיש הזה. אנחנו נעמוד לצידו, נתמוך בו ונשתתף. כשיש מי שמציל נפש אחת לפחות אנחנו מברכים. אנחנו מעריכים אותך, אדוני היושב-ראש, שאתה מקים ועדת משנה חשובה כזאת. תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, תודה שהקמת והשכלת להקים את הוועדה. החשיבות של הוועדה היא בוודאי בימים האלה. צריך להגיד שאנחנו מכירים את החשיבות לא רק בגלל הימים האלה, גם בגלל ימים רבים שהוועדה מתעסקת עם תאונות הדרכים ומפקחת אחרי הנושא של תאונות דרכים ובטיחות בדרכים. בועז, שאנחנו מכירים לא מעט שנים, הנושא הזה, כפי שתיארת היושב-ראש, חשוב לו, הוא מעלה את זה לסדר היום, יש לו ניסיון רב והרבה תובנות. אני מכיר את זה גם מהיותי סגן שרת התחבורה לתקופה קצרה

הרלב"ד.

הכנסת יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, במיוחד בנושאים של הפיקוח על תאונות הדרכים. שימשתי גם כיושב-ראש ועדת המשנה לבטיחות בדרכים בתקופה של היו"ר איתן כבל. הוועדה הזאת הייתה מרכיב מרכזי, היא שימשה יחד עם הוועדה המרכזית כוועדת חקירה לתאונות דרכים. אני חושב שוועדת המשנה, בגיבוי מלא של היושב-ראש, חשובה מאוד. בתקופה שלי איתן כבל, שהיה באופוזיציה, נתן לקואליציה לעמוד בראשות ועדת המשנה. זה בסדר שבמקרה הזה הקואליציה נותנת לקואליציה להיות בראשות ועדת המשנה,

לא צריך לפגוע במשהו בעבודה של הוועדה הזאת. לנגד עיני הוועדה לא צריכים להיות שיקולים קואליציוניים ואופוזיציוניים. לוועדה הזאת יש שאלת חיים, יש אחריות מאוד גדולה וחשיבות מאוד גדולה. אנחנו מאחלים לכם הצלחה רבה, ברכה והצלחה בכל.

תודה, חבר הכנסת מקלב. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:00.